אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים להצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 7),

מי מציג את החוק? בבקשה. שלום. שמי עופר אליישר,

אני חושב שצריכים לעלות אתנו לזום עוד כמה אנשים, אבל אני אציג את עיקרי התיקון.

תיקון החוק הזה מאפשר לחברת נמלי ישראל לתת את השירותים האלה, כיוון שבמקור החוק לא אפשר לחברת נמלי ישראל לעשות את זה, אלא קבע שהיא רק מפתחת את המקרקעין. הוא נותן לה, על כל הנגזרות של הדברים האלה. יש כאן כמה נגזרות למשל, שלא

15 שנה להקים ארבע קופות.

יש לנו כמה מטלות לפני זה.

זה עניין של פטור ממס

איזו תחרות?

הנושא הארגוני הוא דבר מקצועי. יכול להיות שהוא צודק אפילו, אבל מה התחרות פה?

ההיתר הגיע רק בינואר 2020. כתוצאה מזה, ב-2019 ישנה חשיפה למיסוי, שבמידה והוועדה לא תאשר ליצור את הרכיב של עקיפה לשנה זו, הקופה תיגרע בגובה המס

זאת אומרת, אנחנו מעריכים שבתוך כשנה אנחנו נסיים את התהליך. עוד פעם אני אומר, עד לפני חודש בכלל לא ידענו מתי נקבל את זה. קיבלנו את זה לפני כחודש, אז אנחנו יודעים להעריך שיש לנו בערך כשנה עבודה על - - - פשוט לא יאומן. כאילו

אני יושב במתח. אני יושב במתח. מקצועית, יש פה טעם להסכמה - - - אני יושב במתח, את לא מקשיבה לי.

אז תקשיבי. זה שאת אומרת שזה

לא רוצים פיצול, אז לא נעשה היום פיצול. אני מבקש לדחות את הדיון לשבוע הבא. אני מבקש שתבואו עם תשובות, אתם יודעים מה מציק לנו. בישיבה הבאה אני רוצה את רשות המיסים.